בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לכל מי שהגיע ובוקר טוב לצופים בנו, אני שמחה לפתוח את ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת הבוקר,

לעניין

אנחנו כינסנו הבוקר את ועדת החינוך כדי לדון בנושא הזה.

שמעורבת מאד בכל מה שקשור לתחום לקויות למידה אצל תלמידים, העלתה את הנושא מספר פעמים גם במליאה וביקשה את הדיון הזה גם כן, נמצאת כאן איתנו, ואני אשמח ענבר אולי באמת לתת לך גם כן את ההזדמנות לפתוח ולדבר

לראות את הילדים שבאמת יש פגיעה יותר רצינית בהם, ותקציב נוסף לשעות שילוב נוספות,

את אותה תמיכה נוספת שהם

העיניים שלי לא התרגלו, העיניים שלי ממש צריכות את זה. אז לא יכול להיות שאנחנו בעצם מתסכלים את הילדים, ומביאים אותם לפעמים או למצבי קיצון התנהגותיים אצל הילדים שמחצינים את זה, או למצבי

נמצאת איתנו בזום רחלי אברמזון שהיא מנהלת אגף חינוך מיוחד,

שאמרתי, אני אחראית על מה שקורה בחינוך הרגיל, כלומר ילדים שלא עברו לא ועדות זכאות ואפיון וגם לא ועדות שקודם נקראו ועדות השמה, אלא יש להם לקות למידה שלעיתים גורמת

אם יש הבדלים נגיד בין יהודים לערבים, בין נגב לגליל, אם אפשר כי ככה לדבר על כולם במקשה אחת אנחנו סתם נשמע

אני מכירה, אני למדתי עם ילדים כאלה בבית ספר,

אבל כשמכירים באבחון רק מכיתה י' בשביל הבגרות, עד כיתה י' הילד לא יודע. אז בואי תסבירי לנו את זה בבקשה. אני אנסה לעשות סדר בכל הדברים כי יש פה ערבוב של הרבה

כלומר התכנית גם מפקחת על תהליכי העבודה בבתי הספר וגם על תהליכי האבחון. עכשיו רק להערה שלך, אני לא יודעת מי זאת המאבחנת שקיבלה הקצאה,

ואנחנו באמת רוצים להגיע בסוף לכל ילד

כי זה הכלי הכי חשוב לניעות חברתית - אבל אם זה עובד רק בחלק,

אולי היה צריך לבנות את זה, אני לא יודע אם לקחתם את זה בחשבון וככה זה נבנה מההתחלה, שבמקומות שונים הצורך הרבה יותר גדול ואז צריך להתחיל

ובסמסטר האחרון שאלתי: תוכלו למפות את התלמידים שהגיעו לסמסטר השלישי ועדיין לא יודעים לקרוא ולכתוב את האותיות או מילים קצרות

(היו"ר אימאן ח'טיב יאסין) נחזור לדיון שלנו. ד"ר אורלי נמצאת כאן איתנו, או בזום? כן. שמי ד"ר אורלי הרצברג ואני קלינאית תקשורת ארצית במשרד הבריאות, ורציתי להוסיף לדיון את מקצועות הבריאות ואת משרד הבריאות, שמאד מנסה במשך השנים

אז מה מונע מהם לתת את חלקם בגילאים הצעירים? אם הם כבר נמצאים שם, יש משהו מובנה בתוך המערכת שלא מאפשר זאת? זה צריך לשאול את משרד החינוך. אז מישהו ממשרד החינוך יוכל לתת לנו תשובה בבקשה? קודם כל, היא ציינה פה שלושה מקצועות: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ופסיכולוגים. פסיכולוגים בוודאי שנמצאים

אני לא יודעת עד כמה אנחנו יודעים ומודעים כי גם מתווכחים איתנו על הנתונים. בין 5% ל- 15% אלה תלמידים שמאובחנים עם לקויות למידה שהן

ולכן, המעטפת היא באמת מעטפת הרבה יותר רחבה,

אנחנו נמצאים עכשיו במקום שבו אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מקדמים את הכניסה היותר משמעותית של מטפלים ממקצועות

אבל היא בוודאי יכולה לספר,

על ההכשרות שאנחנו עושים לצוותי ההוראה, על כניסה של תכניות

אני רוצה לתת את זכות הדיבור למלי דנינו, מנכ"לית אגודת ניצן, היא נמצאת איתנו על הקו?

אני כמנכ"לית ניצן רוצה לקחת את הדיון המורכב הזה במלא נתונים, מרוב עצים כבר לא רואים את היער ובטח לא שומעים את הזעקות של ההורים

שהתקופה של הקורונה רק העצימה את הקשיים של הילדים? אתם יודעים כמה ילדים ישבו שנתיים בבית, ושהמורים טענו שאין צורך לאבחן את הילד או הילדה, הילדים לא היו בזום, הילדים גם לא חזרו לבית הספר.

מאמינים שאם הילד יעבור אבחון מוקדם ככל האפשר, ניתן יהיה להציל אותו ולעזור לו. למה מפעל הפיס,

למה אי אפשר שהמערכת תעזור לילדים שהמשפחות שלהם לא מסוגלות?

ה- 37 רשויות זה לכלל התלמידים, זה לא קשור לזה.

אנחנו מבינים שיש משהו שנעשה,

15% זה לא טיפה. סליחה, כשאנחנו מדברים על 37 רשויות מתוך 260 רשויות, זה טיפה בים. כשאת מדברת איתי על כמה חטיבות ביניים? מה עם בתי ספר יסודיים?

כמו שאמרנו, אם מאבחנים את זה

עכשיו, אם לא נתפוס אותו עכשיו,

זה מה שאני שומעת בכל הסיורים שאני עושה. אני לא אמרתי לא לתפוס

כן, אבל הקב"סים לא יישבו איתם וילמדו אותם קרוא וכתוב. לא לא,

קיצון. רק כאשר הילד מגיע למצב שהוא לא נמצא שבועיים בבית הספר והמנהל מדווח,

זהו. טוב חבר'ה, אני רוצה לתת להגר נגב מהאגודה הישראלית ללקויות למידה את ההזדמנות

אנחנו נבדוק עוד שלוש שנים מה המצב שלכם, נעשה אבחון בכיתה י', אני גם

נעשה את האבחון בכיתה י' ואז נבדוק. בוא תוריד את המשקפיים ונראה אם אתה יכול לקרוא, בוא תקום מכיסא הגלגלים ונראה אם אתה יכול ללכת.

אני רק אומרת, החוק מגדיר לפחות רשימה מסוימת,

כאלה שנחשבים מאבחנים מוכרים לתלמידי על-תיכוני. למה לא

שאין דבר כזה שמנהל לא יקבל אבחון מאותו מכון שאושר על ידי משרד החינוך.

סליחה, את אמרת מוסדות,

אנחנו לא מאשרים מכון כזה

אם הייתם נותנים מענה בבתי הספר להורים, אז לא היה על מה להתלונן.

ברשותך אני אסיים את הסיפור כי זה הרבה יותר חמור מזה, כי אני ישבתי במחלקת חינוך, ואני

ברגע שהורה שלח כבר את הילד לאבחון, בטח שבבתי הספר היסודיים,

הוועדה מבקשת קודם כל שייצא מכתב כזה, משום